כנסת חוברת כ"ז ישיבה ק"ל הישיבה המאה-ושלושים

ט"ז באייר התשפ"ב (17 במאי 2022)

הכנסת, שעה 16:00 תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 3 מזכיר הכנסת דן מרזוק: 3 נאומים בני דקה 3 אבי מעוז (הציונות

אדוני היושב-ראש, תודה. נאום הנדסת תודעה מס' 52, והפעם, על האלימות בהדסה. אתמול עשרות ערבים התפרעו, זרעו הרס ותקפו אנשי צוות ביחידת טיפול נמרץ בבית החולים הדסה הר הצופים בעקבות מות בן משפחתם. מהנדס

הוותמ"ל קיבל הארכה של ארבע שנים נוספות, תוך הבטחה, גם לנו, חברי הכנסת בקואליציה הנוכחית, שהוא יתמקד באוכלוסיות מיוחדות המתמודדות עם מצוקת דיור, מיעוטים וחרדים בעיקר, ובתוככי הערים, לדוגמה פינוי-בינוי במתחמים מבוססי תחבורה ציבורית. כיום אנו עדים לתוכניות חדשות בהיקפים של עשרות אלפי דונם חקלאיים, בעיקר בדרום ובעוטף עזה דווקא, ללא צורך ממשי, ללא היתכנות תכנונית, בלי לקחת בחשבון הסטה של תשתיות לאומיות כמו רכבת, באופן שמשלש את הערים. כדאי שהערים יגדלו, אבל מה הבהילות? התוכניות הללו הן על חשבון יישובים שחלקם הוקמו לצורך אחיזה בקרקע עם קום המדינה. אני קוראת לשר הבינוי והשיכון ולשרת הפנים להפסיק את הנגיסה המיותרת והפוגענית במרחב הכפרי ולחזור למטרות המקוריות של הוותמ"ל, תוספת יחידות דיור למימוש מיידי ולא מתחמים שספק אם ייבנו בהם דירות בעשורים הקרובים ובינתיים רק מחריבים חקלאות, יוצרים משבר תשתיות ומשבר לביטחון המזון בכסות פתרון למשבר הדיור,

תודה על דברייך המעניינים. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, "הם אמרו לנו: תעופו מכאן, ירושלים זה לא בשבילכם, צריך לטהר את ירושלים מכל ההומואים" אלו דברים של זוג הומואים שנרגמו באבנים שנזרקו לתוך ביתם בירושלים רק לאחרונה. סטודנט בטכניון אמר שכסטודנט דתי בארון, כל אמירה של הרב בזמן דבר תורה או בשיעור הייתה כמו עוד מסמר בארון שלו. את זה הוא אמר על דברי הסתה של רב האוניברסיטה נגד סטודנטים להט"בים בקמפוס. "בפעם הבאה האבן יכולה להיות על הראש, אני לא יודעת למה לצפות מחר בבוקר" את זה אמרה אימו של מארגן מצעד הגאווה בנתיבות, ששמשת הרכב שלה נופצה בשבוע שעבר.

חברי הכנסת, אנחנו מציינים את היום הבין-לאומי נגד להט"בופוביה. בשבועות האחרונים קיבלנו תזכורות טובות למה היום הזה כל כך נחוץ. הרתיעה והסלידה מלהט"ב מתורגמות יום-יום לאלימות ולדברי שטנה, שאנחנו חייבים לעצור, לגנות ולפעול נגדם ביד קשה כדי למנוע את הקורבנות הבאים ולאפשר לנו לחיות בחברה וכחברה סובלנית וטובה יותר. קיים עדיין חושך, אבל יש יותר ויותר אור. בחודש הגאווה הקרוב נצעד בעשרות ערים ברחבי הארץ ונשתחרר מהנטל הלהט"בופובי שאנחנו חווים במרחב הציבורי, בדרישה לקבל את הזכויות שמגיעות לנו ולהוכיח שאהבה היא אהבה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. לו יהי. חבר הכנסת אבוטבול,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אל העיתונאית סיון רהב מאיר הגיע סיפור מאת נחמה שפילמן, מנהלת החינוך החברתי בקיבוץ טירת צבי,

נטע אייגר, נער בכיתה י"א מהקיבוץ, נסע להתחרות בחו"ל באולימפיאדת מנדלייב הבין-לאומית בכימיה.

נטע הוא צאצא של הרב עקיבא אייגר, שהיה מפורסם בגאוניותו. מישראל נשלחו לתחרות ששת הכימאים הצעירים הטובים ביותר במדינה, וביניהם גם נטע. הוא הצטיין בשני השלבים הראשונים, אבל לצערנו מבחן המעבדה השלישי והחשוב נערך בשבת האחרונה. למרות ההבטחות המוקדמות לאפשר לנטע להיבחן ביום שישי או במוצאי שבת, בפועל לצערנו לא אפשרו לו לעשות זאת.

ישראל צריכה להתעקש על כך כמדיניות רשמית ולא כטובה פרטנית לנטע. בסופו של דבר נטע לא ניגש למבחן בשבת. מבחינתנו הוא עמד במבחן אחר. בקיבוץ ובבית הספר שלו בשדה אליהו הכינו לו קבלת פנים של אלוף העולם. הוא התכונן לתחרות הזאת שלוש שנים תמימות. הוא כימאי מצטיין, והלילה הוא המריא לארץ בלי גביע אבל עם הרבה הרבה אמונה ונאמנות לערכים. יישר כוח לך, נטע היקר. אנחנו גם הזמנו אותו, כיושב-ראש השדולה למען שמירת השבת בכנסת, על מנת להעניק לו שי הוקרה והערכה על שמירת ערך השבת, שחשוב לכל עם ישראל.

תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: ציון ימים מיוחדים. בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי. תודה, אדוני היושב-ראש. אומנם הקראתי אתמול את שמות ההרוגים, אבל חשוב לי גם עכשיו לבוא. אנחנו כבר נדבר על כוחות ביטחון הפנים, גם נושא האכיפה בתאונות הדרכים חייב להיות מטופל בצורה הרבה יותר רצינית. כל מי שנוסע על הכביש יודע: כשרואים משטרה נוסעים בטוח, כשרואים את גורמי אכיפת החוק,

או כשמדברים בארוחת שישי, ואומרים: אני הייתי שיכור, עצרו אותי ולקחו לי את הרישיון, אז בפעם הבאה אנשים מסביב לא ייסעו תחת השפעת אלכוהול. גם כאן חשוב לחזק ולהביא המון תקציבים ויכולות למשטרה בשביל שיוכלו לאכוף את עבירות התנועה, בשביל שנוכל להילחם באמת בתאונות הדרכים. 138 הרוגים מתחילת השנה.

תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: ציון יום ההוקרה לכוחות ביטחון הפנים, הצעות לסדר-היום מס' 2381,

פותחת את האירוע הזה חברת הכנסת מירב בן ארי, שפעלה היום רבות לקיום יום מכובד בכנסת כהצדעה לכוחות ביטחון הפנים. בבקשה. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. תודה לך, שהיית היוזם של היום הזה עוד בכנסת העשרים. אני ממשיכה את הדרך שלך בגאווה גדולה. תודה שהגעת, שכיבדת את אנשי כוחות ביטחון הפנים, אתה וחברי וחברות הכנסת. ראיתי נוכחות מרשימה ומיוחדת שלא ראיתי הרבה זמן במשכן, של קואליציה ואופוזיציה. אז תודה לכל מי שהגיע. אני החלטתי, בנאום שלי במליאה, פשוט לקרוא טור שקראתי בתחילת השבוע בעיתון ידיעות אחרונות. כתבה אותו דנה ספקטור, אבל הקרדיט מגיע לאיש כוחות ביטחון הפנים שביקש להישאר בעילום שם.

תשמע. לא יודע על מה נעם רז,

חשב כשהוא חטף את הכדור, אבל הוא היה בסוף פעילות, אז אולי הוא פנטז על אייס ארומה, אולי הוא חישב את השעות עד כניסת השבת, נסיעה, תחקיר, מסדר ציוד,

מקלחת. מה שבטוח זה שנעם ידע שהוא עומד למות. הוא יודע את זה כבר 30 שנה, שכל רגע הוא הרגע האחרון, שמחר הוא תוכנית, אבל תוכניות טיבן להשתנות. סכנת חיים תמידית זה משהו שאי-אפשר להבין אותו ואת מה שהוא מוציא ממך כבן אדם. זה כל רגע, כל שנייה: נער שיקפוץ עליך מאחורי עמוד עם סכין, מזדה לבנה שמתקרבת אליך מהר מדי כשאתה מחכה לאוטובוס, כדור בגב כשאתה מתלבט בחנות, כל הזמן, כל רגע. ביום-יום אתה קצת שוכח שזה הרגע האחרון, אבל התת-מודע תמיד עובד, וגם אם אתה שוכח, הוא זוכר. אז אתה חי כל רגע כאילו הוא האחרון. וכשאשתך מזמינה חופשה לאוגוסט, משהו בראש שלך אומר: הלוואי, כי אתה מת לחיות עד אז, להיות עם הילדים נטול דאגות על איזה חוף ים. ועד שאוגוסט יגיע תמות עוד אלפי מיתות קטנות. בכל פעם שמישהו יתקרב אליך ברחוב תמות, כי אולי יש לו חגורת נפץ. ומי שמסתכל מהצד לא יבין למה נדרכת בכלל, למה שרירי הבטן שלך התכווצו, מוכנים לספוג. גם כשתשב עם אשתך במסעדה, עם הפנים לכניסה, תמיד עם הפנים לכניסה, מגע המתכת הקר על המותן יזכיר לך שאם מישהו נכנס לכאן עכשיו עם מבט עקום אתה קם, ואולי זאת כוס היין האחרונה שלך בחיים. אלפי אנשים חיים בינינו ככה את הרגעים האחרונים שלהם, אלפי אנשים שנשפטים ממשרדים, רואים את מה שהם עושים רק דרך מסכי ה-HD. כמה קל זה לשפוט מישהו שהרים אלה בלי להבין שבפעם הקודמת, כשהוא לא הרים אותה, חבר שלך חטף בלוק לראש, כמה קל זה לדרוש ממנו להיות סבלני כשגם אתמול הוא עמד באותה פינה מול אותו מפגין אלים, וגם שלשום, וגם לפני חמש שנים. הפלזמות משוכללות, אבל הן לא מעבירות לסלון המעוצב את השחיקה, את הפחד, את הכאב. אנחנו כועסים עליהם תמיד, יודעים לעשות את העבודה שלהם הרבה יותר טוב מהם, ומצקצקים לעיתים כשרואים אותם על המסכים. הם החברים שלנו, אנשי כוחות ביטחון הפנים כולם. שומרים לנו על הגב. אתם לא רואים אותם, אבל הם כל הזמן מחזיקים ידיים, יוצרים סביבנו טבעת בלתי נראית ומחייכים כשהם רואים ילדים משחקים בים, כי כמו שאמר ח', מפקד הימ"מ, שהדליק משואה,

אנחנו כועסים עליהם ושונאים אותם, ומאוכזבים כשהם מפסידים, אבל שוכחים שהם לא מפסיקים למות בשבילנו הרבה לפני שהם חיים בשביל עצמם. בא לי להגיד שהם לא צריכים תודה,

הם בחרו וממשיכים לבחור בכל בוקר מחדש. אבל סובלנות, הבנה וגם חיוך מדי פעם יעזרו. יעזור אם בפעם הבאה שתראו משהו בטלוויזיה, לא תמהרו לשפוט אותם לכף חובה, שנבין שיש הקשר, גם אם אנחנו לא רואים אותו או לא מודעים אליו. יעזור אם נבין שהכוונה באמת טובה.

גם כשנדמה שלא. הם פה איתנו. בואו לא נחכה שימותו כדי להיות איתם. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אמיר אוחנה. אנחנו מקבלים בברכה את נציבת שב"ס רב-גונדר קטי פרי.

תודה לך, אדוני היושב-ראש. השר,

חברתי יושבת-ראש ועדת הבט"פ חברת הכנסת מירב בן ארי, שמאז הקמת הוועדה

בחריצותה עד כמה הייתה הוועדה הזו נחוצה, והיא לדעתי מהוועדות החשובות ביותר שיש בכנסת, תודה לך על כל הפעילות ועל היוזמה, ראשי הארגונים וגופי הביטחון, המפקח הכללי של משטרת ישראל רב-ניצב יעקב שבתאי, נציבת בתי הסוהר רב-גונדר קטי פרי, נציב הכבאות וההצלה רב-טפסר אייל כספי, כנסת נכבדה, אני חוזר עתה מביקור תנחומים בקידה, שם פגשתי את משפחתו הדואבת של לוחם הימ"מ נעם רז, שנפל על משמרתו בפעולה בבורקין בסוף השבוע שעבר.

אני מבקש לשלוח להם תנחומים בשם כל עם ישראל. לפני כשנתיים עמדתי כאן, על הדוכן הזה, והצהרתי אמונים למדינת ישראל עם כניסתי לתפקיד שר הבט"פ. המקום הראשון שאליו הלכתי מייד אחרי ההשבעה, עוד באותו הערב, היה ביקור אצל שוטרים שנפצעו כמה ימים קודם לכן בקרב יריות שניהלו עם גורמים עברייניים. אנשי כוחות הביטחון שלנו, שוטרות ושוטרי משטרת ישראל, לוחמות ולוחמי משמר הגבול,

וסוהרי שירות בתי הסוהר, לוחמי האש בנציבות הכבאות וההצלה, הם הגיבורים שאותם אנחנו מוקירים היום, והם גיבורים בכל ימות השנה. הגיבורים הללו באים במגע יום-יומי עם סכנות הכרוכות בסכנת חיים, והן שונות ומגוונות. המשימה שלהם: לשמור על שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל

ולעיתים גם הקרבה, של חייהם שלהם. כשר בט"פ עשיתי ככל יכולתי כדי לגבות ולחזק, להלל ולפאר את הגיבורים שלנו. יש גם טעויות. הדבר הזה הוא בלתי נמנע כשאנו עוסקים בבני אדם. אבל לצערי, לא אחת ראיתי אותם הופכים לשק חבטות שלא בצדק, נרמסים תחת גלגלי הלייקים, הרייטינג והפופוליזם. יש הרבה כפיות טובה בתפקידים הללו, ורק מי שתחושת שליחות אמיתית מפעמת בו יכול להמשיך ולשאת בהם. היום הזה, שאותו יזמה בצדק רב חברתי מירב, היום הזה מנסה לתקן. היום אנו, בשם רבים רבים מאזרחי ישראל, מכל חלקי הבית הזה ומשני צידי המתרס הפוליטי, מניחים בצד את המחלוקות ומאחדים כוחות כדי לשבח אתכם, הגיבורים שלנו, כדי להזכיר לכם שגם אם אתם לא תמיד שומעים זאת אנחנו מעריכים אתכם, אנחנו אוהבים אתכם ומודים לכם על לילות בלי שינה, על עמידה על המשמר תחת השמש הקופחת ובקור המצמית, על פריצה לתוך אש בוערת, על סיכול פיגוע ועל הנכונות שלכם פעם אחר פעם לשמור על הדגל שלנו, על המדינה שלנו ועל העם שלנו. אנחנו מודים לכם ואנחנו מודים לבני משפחותיכם, הנושאים בעצמם חלק גדול מהעול כשהם משמשים לכם

אנחנו מודים לכם ומוקירים אתכם, למרות שלא דרשתם זאת ובוודאי הייתם ממשיכים לעשות את כל זאת גם בלי תודות. הלוואי שתתקיים בכם, בכולכם,

"יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחֻנך. יִשא ה' פניו אליך וישם לך שלום". ונאמר כולנו, בשם עם ישראל, אמן. אמן. תודה רבה לחבר הכנסת אמיר אוחנה. חבר הכנסת

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו היום מציינים יום הוקרה לכוחות ביטחון הפנים, שבעצם מגיעות להם כל הערכה, תודה וברכה על כל מה שהם פועלים למעננו במשך כל השנה לשמירת הסדר במדינה. "אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו", כך אומרים חז"ל. לכן באמת יש הוקרה והערכה אליהם. בתורה נאמר: "שֹפטים ושֹטרים תִתן לך בכל שעריך אשר ה' אלהיך נותן לך, ושפטו את העם משפט צדק" כלומר, החיוניות של שופטים ושוטרים היא חובת המציאות בכל חברה מתוקנת, חברה אזרחית שרוצה לראות חיים תקינים. אני באמת שמח שבהיותי ראש העיר בית שמש זכיתי גם לחנוך וגם לפעול רבות ונצורות להקמת מרכז ההדרכה, בית הספר לשוטרים. מכל קצווי הארץ הביאו את כל בתי הספר ועשינו מרכז הדרכה ענק, מיוחד, לכל אותם רבבות של שוטרים שנמצאים בכל הארץ, שיהיה להם נוח ונעים גם ללמוד כל מיני טכניקות טובות וחדשות. זה היה באמת מאוד מרגש גם להיות שם וגם לאחר מכן להשתמש במתקן הנפלא הזה של מרכז ההדרכה, שחנכתי אותו עם ראש הממשלה דאז מר בנימין נתניהו ועם נשיא המדינה ראובן ריבלין, דבר שבאמת יצק לנו המון המון כוח לעיר בית שמש. כמוהו גם אותו מועדון גמלאים לכל גמלאי המשטרה, שבתור הערכה לכל מה שהם פועלים למעננו חנכתי להם. הקמתי להם מועדון ברחוב ביאליק בעיר בית שמש כדי לתת להם כוח להתאחד ולדעת שיש לנו הערכה כלפיהם למרות שהם יצאו לגמלאות. יש לנו באמת הערכה אמיתית לנושא הזה. באמת לא צריך לספר כמה קשה להם התפקיד הזה. זה לא תפקיד קל להיות שוטר או להיות במצבים פחות נעימים ומביכים. היו לנו הרבה שיתופי פעולה נהדרים גם בתחום החינוך: תוכניות יפות שהקמנו עם נוער מתמודד ונושר בעיר בית שמש, דברים שבאמת חיזקו מאוד את האוכלוסייה ונתנו הרבה כוח לאותם נערים צעירים, שפיתחו לעצמם, אותם אלה, רצונות ושאיפות אולי כן להיקלט לכוחות המשטרה. ועל כך באמת תודתנו וברכתנו למשטרה. עם כל הדברים המתוקים והחשובים האלה, ודווקא אני שמח שנמצא פה גם סגן השר לביטחון פנים, צריך לומר עוד דבר:

במשטרה היהודית, חייבים לגלות טיפה יותר חמלה כלפי אלה שהשוטרים נתקלים בהם, וזה לא קל. אני אומר "זה לא קל", כי אנחנו יודעים שלפעמים ישנן סיטואציות מאוד מביכות כשהשוטרים נמצאים ונקלעים לכל מיני הפגנות וכו'.

גם כמובן יש הבדל בין הפגנה לאומנית לבין הפגנה תורנית או כל דבר אחר. אני באמת רואה הבחנה מאוד גדולה בנושא הזה בין אלה שבכלל לא מכירים בקיומה של מדינת ישראל לבין אלה שרוצים להיטיב כל מיני דברים, גזרות שנגזרו עליהם בענייני דת וכדומה, אבל המכנה המשותף שצריך לדעת, ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה: האזרחים הם לא בהמות, הם בני אדם, הם בני אנוש. צריך לדעת שהשימוש בכוח צריך להיות הנשק האחרון האחרון האחרון שמשתמשים בו כלפי אזרחים, כלפי בני אדם. זה דבר פשוט איום ונורא, בפרט אם פוגשים בהפגנות נערים בעלי צרכים מיוחדים, מהחינוך המיוחד וכו'. ודאי שחייבים לפתח המון המון מיומנויות לנושא הזה. ואני גם ביקשתי, הבאנו פה בחקיקה את הנושא הזה, שכל שוטר יקבל הדרכה בסיסית בכל מה שקשור לכאלה שנקראים מהמגזר של החינוך המיוחד, אבל לצערי הקואליציה לא אישרה את זה, וזה נפל ממש ברוב דחוק של שניים-שלושה קולות. חבל מאוד מאוד, כי אני חושב שזה תיקון מאוד גדול, כמו התיקון שגם כשמפעילים מכת"זית לשימוש מול תושבים, צריכים לדעת,

עכשיו יש איזה שינוי,

אבל זה לא מספיק. אותם כוחות ביטחון, שאנחנו אוהבים אותם, הרסו הרבה בתים בגלל זה, ונכנסו עם המכת"זית והבואש לכל מיני חצרות של בתים. אחת החצרות הייתה מלאה בכ-400 סלי מזון למשפחות נזקקות, והבואש הזה פגע בכל אותן השקיות, והן הלכו אחרי זה לאשפה. זו חלוקה של סלי מזון לאותן משפחות. לכן, אני חושב שחייבים לדעת לגלות המון חמלה. צריך לדעת שעל השוטרים במצרים כתוב "ויֻכו שֹטרי בני ישראל" הייתה שם משטרה יהודית, אבל השוטרים שם היו מוכנים לחטוף מכות,

אתה בא מרקע משטרתי, השוטרים שם הסכימו לחטוף מכות בגלל היהודים שלא השלימו את חוקם להביא להם את התבן ואת הלבנים למצרים, העיקר שהיהודים לא יחטפו מכות. תראו איזה שוטרים בעלי חמלה. אלה שוטרים יהודים. אני אומר את זה, ובזה אני מסיים: אנחנו נמצאים כעת ערב ההילולה של ל"ג בעומר, ופה צריך המון המון המון סבלנות של השוטרים גם כלפי התושבים. מדובר שם ברבבות שמגיעים. צריך רגישות, להפעיל רגישות.

אני מבקש ממך, אדוני הסגן, תורידו הנחיות לשטח, כי אתמול שמענו דבר שציער אותי מאוד, שאחד השוטרים הבכירים ביותר בא ואמר: אנחנו נגדע ידיים. כך לא מדבר שוטר יהודי. זה לא סגנון של דיבור. צריך להוריד את זה מהלקסיקון. אמרתי, ואני חוזר: אנחנו אזרחים ותושבים, לא בהמות. צריך לעשות את המקסימום ולא להרים ידיים על תושבים.

תודה רבה. חברת הכנסת וסרמן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אורחים נכבדים, "מי שבירך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו, שוטרינו וכל מגיני ארץ קודשנו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב: 'כי ה' אלֹהיכם ההֹלך עמכם להִלחם לכם עם אויבכם להושיע אתכם'. ונאמר: אמן". כל כך התרגשתי מהטקס שהתקיים עכשיו. התרגשתי עד דמעות, הן עדיין עומדות לי פה בגרון. בגיל 17 עליתי לארץ לבד מדרום אפריקה, ואני יכולה להגיד לך בלב שלם: בשביל הרגע הזה, לעמוד על הדוכן ולדבר בכנסת ישראל בשם אבא שלי, בשם אימא שלי, בשם המשפחה שלי, שחינכה אותי, בשם האהבה המאוד-גדולה שלי למקום הזה, בשביל כל האנשים שיושבים פה, בשביל כל אזרחי מדינת ישראל, לעמוד פה ולקרוא תפילה למען האנשים שמסכנים את חייהם ועובדים יום ולילה למען כולנו, מכל הלב שלי אני מצדיעה לכם, מוקירה אתכם. אני חושבת שביטחון הפנים הוא הבסיס והפלטפורמה שעליה נוכל באמת לבנות חברה טובה יותר, נכונה יותר, מכילה יותר.

חוק וסדר. אני מצדיעה לכם ורוצה לומר מילה אחת מאוד פשוטה שלא עולה כסף ולא עולה אנרגיה ולא קשורה לאופוזיציה ולא קשורה לקואליציה: תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת בן גביר, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, כבוד השר, סגן השר, יושבת-ראש הוועדה

נכבדיי חברי הכנסת ונציבת שירות בתי הסוהר קטי פרי, שמכבדת את כולנו, אחיי השוטרים, אנשי שב"ס, לוחמי האש, גיבורי התהילה כולכם, אתם, ששומרים על כולנו בכל מקום, שמפסידים שבתות וחגים עם המשפחה, אחים שלנו, שמסכנים את חייכם כדי לאפשר לכולנו לחיות, אתם, אנשי המשטרה, שעומדים שעות על גבי שעות בהר הבית,

בצפון, במרכז, עם ציוד מלא, בעבודה אינטנסיבית בלי שעות נוספות, בשכר זעום ובמוטיבציית שיא מול פורעים מבית ומחוץ, אתם, אנשי שירות בתי הסוהר, שנמצאים בחזית מול מחבלים ואסירים פליליים קשים תוך מסירות נפש של ממש, חוסר רציני בתקציבים, בעבודה קשה וסיזיפית מאחורי חומות הכלא, אתם, אנשי כיבוי האש, שלא תמיד זוכים להוקרה אבל תמיד תמיד מקריבים את עצמכם ומכניסים את עצמכם למקומות סכנה, וכל זאת כדי להציל

אנחנו חייבים לכם ולבני המשפחות שלכם, לנשים, לילדים, לבעלים, תודה. אנחנו חייבים לכם את חיינו.

חייבים לכם את היכולת לחיות במדינתנו. האהבה אליכם חוצה מגזרים, חוצה גבולות.

ארץ ישראל היפה. נער הייתי וגם בגרתי, ונדמה לי, אדוני היושב-ראש, שאני מכיר כל כך הרבה שנים את כל כוחות ביטחון הפנים, כמפגין במוקדים ציבוריים עם שוטרי יס"מ,

חוקרים וקצינים, וגם לא פעם בבתי מעצר ובעבודות שירות, כעורך דין שבא במגע מול כל כוחות ביטחון הפנים: משטרה,

כיבוי אש, כאשר לא פעם ייצגתי אתכם בבתי המשפט, והיום,

שנכון, לפעמים יש לו שאלות, לפעמים יש לו תהיות, אבל תמיד תמיד איתכם, בשבילכם, בכל דיון בוועדה החשובה של חברת הכנסת מירב בן ארי, בשאילתות,

בדרישה לשמור עליכם, בטלפונים לתוך הלילה כדי לחזק אתכם ולבקש מכם:

אנחנו מגבים אתכם במלחמה הקשה בטרור. אנחנו סומכים עליכם בטיפול בכל אירוע ביטחוני ואזרחי. אבל הכי חשוב, חבריי חברי הכנסת ואדוני סגן השר: אנחנו צריכים להיות הגב שלכם כאן בכנסת.

מגיע לכם שנהפוך עולמות בשבילכם כדי להעלות לכם את המשכורות. לא כי זה אינטרס שלכם, זה אינטרס שלנו. מגיע לכם שניתן לכם יותר אמצעים, יותר יכולות, יותר תקציבים, ובעיקר, מגיע לכם שנאפשר לכם יד חופשית במלחמה הכי חשובה שלכם ושלנו: המלחמה נגד הטרור שמאיים להשמיד אותנו, וחובה עלינו לכסח לו את הצורה. אני מצדיע לכם, אחיי גיבורי התהילה, ברכת השם עליכם. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם, יצליח דרככם, ידבר שונאינו תחתיכם, ונאמר אמן. תודה רבה. חבר הכנסת קושניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שני שרים, רבותיי השרים, סגן השר יואב סגלוביץ', חברתי מירב בן ארי, יושבת-ראש הועדה, אני מברך אותך על היוזמה המדהימה הזאת של היום הזה, אורחים נכבדים, אנשי כוחות ביטחון הפנים, אני רוצה לספר לכם שני סיפורים: האחד מאוד אישי, שקרה לי ממש לפני שבוע. יש לי שכן שוטר, ואנחנו רואים אחד את השני בדרך כלל בכניסה לבית,

נכנסים ויוצאים. פתאום אני רואה אותו עם יד בגבס.

ואז הוא אומר לי כלאחר יד: אה, הפס"ד,

וזה בעצם כל כך צרם לי, אמרתי:

חיים את היום-יום שלנו, ויש אנשים שכל יום,

מסכנים את החיים שלהם כדי שאנחנו נוכל לחיות. אנחנו כמובן רואים בתקשורת, נחשפים לסיפורי הגבורה של השוטרים, שני הסיפורים האחרונים,

של נעם רז, זיכרונו לברכה, ואמיר ח'ורי, זיכרונו לברכה, אבל יש גם שוטרים ושוטרות שקופים, שאנחנו לא רואים אותם. אני רוצה לדבר רגע על מוקד 100. מוקד 100, שמקבל כמות בלתי סבירה של שיחות, שרובן לא דורשות איזושהי פעולה, ובתוך השיחות האלה השוטרים והשוטרות צריכים לזהות את הנקודה שבה צריכים לפעול. אני רוצה לדבר על שוטרת אחת שקוראים לה עדן בן שמעון, היא משרתת במחוז מרכז, שהצליחה לזהות את מצוקתה הנפשית של אישה שהתקשרה למוקד 100. דמיינו לכם, יום שישי, 03:00, היא מקבלת שיחה, ובצד השני יש אישה בוכה ומפוחדת, אבל מסרבת להזדהות ומסרבת להגיד איפה היא נמצאת. אז עדן השוטרת לא מוותרת: 17 דקות שיחה, 17 דקות שיחה איתה, היא מפעילה את כל האמצעים שצריך כדי לאתר אותה ושולחת לשם ניידת. השוטרים מגיעים לדלת של הבית, מצלצלים, דופקים בדלת, לא פותחים. הם פורצים פנימה ומזהים, רואים אישה מדממת וממש מצילים את חייה. אני בטוח שיש אין-ספור סיפורים כאלה כל יום,

ואת זה אנחנו לא תמיד רואים ולא תמיד מעריכים, והרבה פעמים מקבלים את זה כמובן מאליו. אבל אותם שוטרים ושוטרות משלמים מחירים כבדים כל יום בשבילנו. הם לא רואים את המשפחה, כמעט לא מבלים עם חברים. כשכולנו מבלים בחג, הם עובדים. הרבה פעמים הם "זוכים" לגידופים וקללות, ולפעמים גם למכות, אבל כשאנחנו ישנים בלילה, הם במשמרת, וכשאנחנו עם הילדים, הם אלה ששומרים עלינו, וכשאנחנו במצוקה, הם הראשונים שאנחנו מתקשרים אליהם. עבור אותם שוטרים ושוטרות לא באמת קיימת הפרדה בין אירוע פח"ע לאירוע אזרחי.

יכול להיות מצב שבבוקר הם מתמודדים עם יידוי אבנים בשייח' ג'ראח, ושעה אחר כך הם צריכים לתת מענה לילד בן שש שהלך לאיבוד או לסבתא בת 90 שנשדדה, ובעוד שעה יש סגירת אזור בעקבות איזשהו אירוע. בסופ"ש מקפיצים אותם לירושלים לתגבור בפעילות בהר הבית, אבל ביום ראשון הם צריכים לקחת את הילד שלהם בבוקר לגן או לבית הספר, לעשות את זה בחיוך

כדי להגיע לשלוות נפש של עובד ועובדת בארגון, צריך להשקיע בארגון. צריך להשקיע משאבים, לטפח עובדים, לחזק אותם, לתת להם כלים, ליווי, השכלה, השתלמות, ליווי פסיכולוגי ומנוחה. כדי שהשוטרים יקבלו מנוחה צריכים לגייס עוד שוטרים, כדי לגייס עוד שוטרים צריך לשפר את התנאים של המערכת, כל הזמן. במשך השנים, משטרת ישראל, כל מערך ביטחון הפנים היה מורעב והתנהל בחוסר תקציבי משווע. אני שמח לומר לכם, חברים, שאנחנו בממשלה הזאת מתקנים את זה. רק למשטרת ישראל הוספנו 1,000 תקנים חדשים של שוטרים ו-770 מיליון שקלים. אצלי בוועדת הכספים כמעט מדי שבוע אנחנו מאשרים העברות תקציביות של מאות מיליונים לכל מערך הבט"פ כדי לעזור להם להתמודד עם גל הטרור והאתגרים הנוספים שיש, ויש כל הזמן, יש כל הזמן חדשים. אני רוצה להצדיע לכם, שוטרי משטרת ישראל, לוחמי האש וסוהרי שירות בתי הסוהר, ולכלל האנשים שעוסקים בהגנה על האזרחים והאזרחיות של מדינת ישראל. תודה רבה לכם מכל הלב. תודה רבה לחבר הכנסת קושניר. סגן השר סגלוביץ', בבקשה. זהו יום הוקרה לכוחות ביטחון הפנים, וקודם כול הזדמנות לומר פשוט תודה. נציבת שירות בתי הסוהר, שיושבת כאן, אדוני היושב-ראש, ניצב בדימוס

וכל השוטרים, הכבאים, אנשי שירות בתי הסוהר באשר הם, מפה אנחנו אומרים תודה. אבל יש לנו עוד תפקיד חוץ מלהגיד תודה, והתפקיד שלנו, כפי שאני רואה אותו, הוא לעשות שינוי עמוק בדרך שבה תופסים בכלל את נושא הביטחון הלאומי. למרות שזה יום הוקרה,

לשים תמונת מראה עלינו,

לכם יש תמונות מראה כל יום. דווקא ביום ההוקרה הזה לכם, אני רוצה לשים תמונת מראה עלינו, עליי. האם מה שאמרנו פה כולנו,

ובכנס המקסים שהיה פה לפני כן, שחברתי מירב בן ארי ארגנה, מה אנחנו הולכים לעשות מחר בבוקר? כשאני אומר "מה אנחנו הולכים לעשות", זה מה יהיה פה,

ומה יקרה פה עוד איקס זמן. אני רוצה להגיד שתי מילים על ביטחון לאומי, זה דבר שאני חושב עליו שנים רבות, שנים רבות לא יכולתי להתבטא עליו בחופשיות, אבל פה אני מרגיש חופשי, גם מתוקף תפקידי וגם מתוקף

כאשר מדובר על איום חיצוני, אנחנו מתכנסים לישיבות ליליות ארוכות, אבל כאשר אנחנו רואים דברים שקורים בביתנו אנו פנימה, בכל התחומים כולם, לעיתים אנחנו מהנהנים בראש, עושים דיון תקציבי כזה או אחר, אבל התפיסה העמוקה,

של מהו ביטחון לאומי, זה יעד שעוד לא הגענו אליו

התפקיד שלנו הוא לשים את זה על סדר-היום, כי החוסן החברתי והביטחון הלאומי,

הם הדבר המרכזי ביותר שרק אפשר לחשוב עליו. אני רוצה לפרוט את הדברים הגדולים לפרטים, כי האמת נמצאת שם. אז ברגעי קיצון, ברגעים של אומץ לב, אנחנו מעלים על נס את אנשי כוחות ביטחון הפנים. זה יכול להיות כשיש שרפה גדולה, ואז יש שידורים בטלוויזיה ואנחנו רואים את הכבאים נלחמים, זה יכול להיות באירוע של חיסול מחבלים, ששוטר נוסע על אופנוע,

זיכרונו לברכה, ומסתער לבדו, נורה ונהרג, זה יכול להיות באירועים קשים מאוד שעובר שירות בתי הסוהר כל יום, כל הזמן, בכל בתי הסוהר, וזה קשור לחוסן הפנימי שלנו, מה עושה אדם

שנכלאים בדין בגין עבירה אבל חוזרים לחברה, האם אנחנו עושים הכול או עוצמים את עינינו? והמציאות היא שאנחנו עוצמים את עינינו חלקית. השאלה היא מה עושים.

שעוברים כל האנשים האלה,

אנחנו מדברים פה על כיבוי והצלה? כיבוי והצלה, בהגדרה, לא מוגדר עדיין, אמיתי, חוקית ולפי התקנון, כגוף ביטחוני על כל המשמעויות שלו.

זאת המציאות. הבית הזה יכול לשנות אותה. הבית הזה יכול לשנות את המציאות הזאת. אם אנחנו רוצים לייצר שיקום אמיתי, אנחנו באים רק כאשר יש איזה אירוע קיצון בשירות בתי הסוהר, אבל לא רואים את כל המערך האדיר של השיקום שיש, ואיך חוזרים לחברה לאחר מכן ואם יש מי שיקבל את האסיר לחברה לאחר מכן. וכשמדברים על שיטור, רואים בדרך כלל או את האירועים של פיזור המון או אירועים בהר הבית או אירועים בשייח' ג'ראח או הפגנה גדולה אחרת. אבל מה עם היום-יום?

עם טיפול בתאונות דרכים, עם הגעה לאירוע, לזירת עבירה? ליכולת לתת מענה מיטבי בתחנת משטרה מודרנית, שאתה נכנס אליה ומקבל שירות? זה התפקיד של הבית הזה, ולשם אנחנו צריכים ללכת. אמרתי את כל הדברים האלה כי אני לא יכול רק לומר לכם תודה ביום כזה, את זה אני בוודאי אני עושה, ואני משתדל לעשות את זה ככל שאני מסוגל גם בבית הזה, אלא כדי לראות איך אנחנו, באופן כללי,

ללא הבדל היכן יושב כל אחד,

מחר אני אהיה שם, איך לוקחים את כוחות ביטחון הפנים והופכים אותם באמת להבנה עמוקה של חלק מהביטחון הלאומי. כי הסיפור פה הוא לא סיפור של כסף, הכסף מגיע רק אחרי הקשב, לא באירועים חריגים,

כי היום-יום הוא מה שמכתיב את חיינו, וביום-יום הזה נמצאים כל הזמן שוטרים,

ואנשי כיבוי. עוד דבר מיוחד למערך הזה: אין לו באמת ובתמים מי שיחליף אותו. אין מי שיתגבר אותו באמת. אז יש אי פה אי שם כוחות מילואים למשטרה, אבל בסוף, כיבוי אש זה כיבוי אש ואין בלתו, וכך גם שירות בתי הסוהר, וכך גם בגדול המשטרה. לכן צריכים משטרה חזקה יותר, כיבוי אש חזק יותר, שירות בתי סוהר חזק יותר וטוב יותר.

שיש בעיות,

תפקידו גם לפקח, לבקר את הארגונים, את המשרד,

אבל החיבוק לא צריך להיות רק ביום הזה,

והוא מתקרב,

בתקציב המדינה החדש. שם מתחיל הכסף. הקשב צריך להתחיל הרבה קודם.

אני גאה לעמוד פה על הדוכן הזה כמי ששירת שנים רבות במשטרת ישראל ולברך אתכם ביום הזה, זאת התרגשות כפולה מבחינתי. אנחנו נעשה את כל מה שאנחנו מסוגלים כדי לקחת את כל הארגונים היקרים האלה ואת האנשים היקרים האלה למקום הכי טוב שמגיע לכם, ומגיע הרבה יותר.

תודה רבה לסגן השר. תודה רבה לחברת הכנסת בן ארי, שיזמה את היום הזה. אורחים יקרים, תודה לכם. אם כך, אנחנו ניגשים לנושא השני בסדר-היום, ציון יום שיקום האסיר, הצעות לסדר-היום מס'

תודה רבה לנציבת שירות בתי הסוהר. בהצלחה. ברשות היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, גם אני רוצה לברך אותך על היום הזה, ואת כל כוחות הביטחון, שעושים עבודת קודש. לפעמים אתם שומעים את הביקורת, אבל הביקורת היא בונה. כשאני פונה, ופניתי אלייך, קיבלתי מענה, ועם כל הביקורת שיש אני חושב שהביקורת היא בונה את כולנו. ולכן אנחנו פה, באמת בשביל לעשות את השליחות ביחד ולחזק אתכם. עכשיו זה ממשיך, יום שיקום האסיר, שגם זה שייך אלייך, ואת עושה גם שם עבודת קודש.

תודה רבה.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אתה נראה אותו דבר. הרבה זמן לא ראיתי אותך, ונשארת אותו דבר.

קודם כול, אגיד מילה טובה לחברת הכנסת, יושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד, חברתי מיכל שיר, שיזמה את היום החשוב הזה. זה יום לציון שיקום האסיר. אנחנו רגילים לשמוע על אסירים, ואני בן לאבא שהיה מבקר אסירים, הוא היה נקרא בפי כול "רב אריה לוין של הדור". מי שהכיר את רב אריה לוין יודע שרב אריה לוין היה מגיע ומבקר אסירים במקום הכי נמוך. מגיע לשם בכל שעה, והיה מבקש לדעת מה האסיר צריך, מה משפחתו הייתה צריכה. היה הולך ברגל מרחקים ונכנס לתוך בתי הכלא, שלא היו בשליטה שלנו, אבל היה עושה את זה כי ידע מהו המקום הנמוך שלהם ולהוציא אותם משם. אני בן לאבא שהיה פה חבר כנסת, יושב-ראש ועדה, שר לשירותי דת, מור אבי, זיכרונו לברכה, דוד אזולאי, ואני רוצה להגיד לכם שאמרתי לו פעם: אבא, אתה הולך, מבקר אסירים, מבקר חולים, מה העניין ללכת ולבקר את האסירים? הרי הם עשו את העבירה שהם עשו, תן להם. הוא אמר לי: ינון, האסיר שעבר עבירה, הוא משלם על זה עכשיו. הוא משלם לחברה על העבירה שהוא עשה, אבל המשפחה לא צריכה לשלם עוד מחיר. המחיר שהמשפחה משלמת, שהאבא לא בבית, או במקרה קיצון האימא, זה מחיר די כבד בשביל שאנחנו נמשיך ונעניש אותם עוד. זה מחיר שהוא לפעמים כבד מנשוא שיכול להיות שאותו אסיר משלם. הוא לא נמצא בבית ולא יודע עד כמה הבית שלו נהרס, עד כמה הילדים שלו, אנחנו לא יודעים לאן הם יכולים להגיע. הרצון שלנו, כשאנחנו מסתכלים ורוצים לתת את הזכויות לאסיר, זה לא בדיוק לאסיר, זה זכויות לילד, זה זכויות למשפחה, כי מגיע להם בזכות ולא בחסד להמשיך ולחיות כדי שהם לא יגיעו לאותו מקום שאבא שלהם,

וכשהוא נמצא שם אנחנו צריכים לחייך אליו. אני גם הולך לבקר בבתי סוהר. לא פעם ולא פעמיים אני מקבל במשך השבוע שיחות טלפון מהאסירים בתוך בתי הכלא, כל אחד עם בעייתו. המקרים קורעי לב. אני שומע על משפחות שמתפרקות. היום היינו בוועדה לזכויות הילד וראינו שם אסיר שהגיע, השתחרר, רוני ברנס. הוא בא בשביל לספר, עם הבת שלו, אנג'ל ברנס. היא היום בת 21. הוא נידון ל-14 שנה, יצא בשליש. היא באה לספר את הסיפור, כאשר באו ולקחו את אבא שלה למעצר. אני מכיר את היהודי הזה. הוא היה יהודי בעל חסד גדול,

יכול להיות שהוא נפל, הוא נפל ושילם את המחיר. אבל אתם יודעים מה קרה ביום אחד?

היו עיקולים, הבנקים חילטו להם את כל החשבונות,

המשפחה קורסת. מה קורה עם הילד? הילד בסופו של דבר מחפש איך הוא יכול להביא עוד איזה משהו קטן לבית, ולפעמים גם הוא יורד. אם בהתחלה האבא עשה את זה ממקום של עושר, הילד יכול לעשות את זה ממקום של עוני. אם אנחנו לא נדע לעצור את זה, אם אנחנו לא נתייחס לאותן משפחות של אסירים כאל חלק מהחברה, אנחנו עלולים לראות אותן בגלגל השני, והדור השלישי יגיע לאותו מקום. אנחנו לא רוצים את זה. וכשאני מבקר אסיר עם 14 ילדים או עם עשרה ילדים, לא תמיד הוא מספיק לראות אותם, כי אין לו מספיק שעות ביקור.

אחת מהעמותות, או אולי זה אפילו רש"א, מספרת שלפעמים הילד מגיע עם ציורים שהוא צייר לאבא. ילד בא מהגן, מצייר לאבא את הציור הזה ורוצה לתת לו. הוא יודע שאבא בכלא, הוא עדיין לא יודע בדיוק לאן הוא הולך אני מכיר גם סיפורים שסיפרו שזה מקום העבודה של האבא.

אבל לפעמים עוצרים אותו רגע ולוקחים לו את הציור הזה. הוא מבחינתו בא עם הנשמה לתת לאבא שלו, אבל את הציור אבא שלו לא זכה לראות. אתם יודעים עם איזה משבר הילד הזה חוזר? אתם יודעים שכמו שהוא הגיע הוא כבר לא חוזר? אנחנו צריכים להיות שם במיוחד בשביל אותם ילדים, ובשביל אותם אסירים, שכשהם יוצאים מהכלא, שהם יצאו לעולם טוב יותר. לא פעם הם משנים את כל החברה, את הכול מסביב, כי לא נעים להם להתקבל. אני לא ממעיט בחומרת העבירה שהם עשו, ולא משנה כרגע איזו עבירה, אבל תפקידנו כחברה לעזור ולסייע להם ולקבל אותם. ועד שהם יוצאים, תפקידנו לעזור למשפחות האלה, כדי שהן לא יצטרכו שיקום לאחר הכלא. זה תפקידה של חברה. ולסיום אני רוצה להגיד לכם, השב"ס עושה עבודה טובה. יש ביקורת, וצריך להגיד אותה, ואנחנו אומרים אותה, אבל הם גם מקבלים את הביקורת.

רשות שיקום האסיר, שעושים עבודה טובה, יש את האגף התורני, אתם יודעים מה האגף התורני הזה עושה? אני מחזיק פה מכתב ששלח לי אסיר, שמספר שהוא בא ובהתחלה לא ידע מהי שבת, ולאט-לאט הסבירו לו, והיום הוא למד להתגבר על התאוות שלו,

מבחינה מוסרית מה זה. אם אנחנו נסתכל על האסיר כבן אדם ועל המשפחה כבני אדם רגילים, אנחנו נביא אותם למקום טוב יותר, אנחנו נוכל להגיע ולחיות בעולם טוב יותר. זה תלוי בנו. לפני תקציבים, לפני הכול, קודם כול ביחס שלנו לחברה, ביחס האנושי שלנו לאותם אנשים. ואנחנו נתפלל שאותם אנשים

כולנו, חס ושלום. כל בוקר אנחנו אומרים:

הקדוש ברוך הוא בעזרת השם לא יעמידנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. קחו את זה לתשומת ליבכם, כל אחד מאיתנו. תלמדו דבר אחד, וזה מור אבי אמר לי: אתה תיגש לחלש, החזק יבוא אליך. תודה רבה. תודה רבה. ביציע האורחים משפחתו של גיבור ישראל השוטר אמיר ח'ורי, שעצר בגופו מחבל והציל רבים אחרים. אנחנו מכבדים אתכם, ברוכים הבאים לכנסת ישראל. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני רואה שהמשפחה יוצאת. הלוואי שהייתי יכולה

שאמיר יהיה אחרון האנשים שמשלמים בדמם את המחיר עבור ההמשך של מעגל הדמים שכולנו חיים בו. אבל לצערנו, מאז אמיר גם הרבה אחרים שילמו בחיים שלהם, משני הצדדים. אני רוצה להתייחס לנושא של שיקום האסירים. אני חושבת שחברי חבר הכנסת ינון אזולאי הסביר באמת את החשיבות של שיקום אסירים, במיוחד כאשר אנחנו יודעים שחלק גדול מהאסירים נכנסים לסוג של מעגל שבסופו של דבר מוביל אותם לבית הסוהר. אחר כך הם גם לא מצליחים כל כך, אפילו אם הם יוצאים מבית הסוהר, לצאת ממעגל הפשע או האלימות או העבירות שבגללן הם נכנסו לשם.

הם יוצאים עם יותר קשיים, עם יותר רצידיביזם וחזרה למעגל הזה. אני רואה את זה גם בעירי וגם במקומות אחרים בארץ. לצערי הרב, כמה שאנחנו רוצים, וטוב שהדיון היום מתחולל אחרי הדיון וההצבעה שהתקיימו אתמול בעניין בתי משפט קהילתיים, אני חייבת להגיד שבשני הדברים יש היום תפיסת עולם שהולכת ומשתנה, בטיפול בכל הנושא של אנשים שנלכדים לתוך מערכת כזו שנקראת מערכת הפשע,

ענישה היא טובה והיא חייבת להתקיים, אבל בלי שיקום אמיתי, בלי סיוע לאנשים האלה כדי לצאת מהמעגל, בסופו של דבר לא רק שהם ישלמו מחיר יותר כבד אלא גם אנחנו כחברה נשלם מחיר יותר כבד, גם במעשים שהם יעשו וגם בעלויות שהם יגרמו לתקציב, אבל גם בסבל של המשפחות שלהם. אז אני חושבת שהניסיון לטפח את הגישה שדורשת שיקום, אפילו לפני הענישה, בעניין של בתי משפט קהילתיים, ואני הייתי בסיור לפני פחות מחודש בבית משפט קהילתי, ויצאתי משם באמת עם אנרגיות אחרות לגמרי כאשר ראיתי עובדת סוציאלית עם שופטת, עם פרקליטות ועם סנגוריה, כולם מתגייסים וכולם מנסים באמת לחלץ את האדם או האישה שנמצאים בתוך המעגל הזה, המעגל של לעשות עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, יש שם הצלחות שכדאי ללמוד מהן. אבל יש אנשים שלא הגיעו ולא יגיעו לבתי משפט קהילתיים, והם מגיעים לבתי הסוהר. אני רוצה להתמקד קצת באסירים הערבים שנמצאים בבתי הסוהר,

אנחנו יודעים שעם גל הפשיעה, שהולך ומתרחב, אם המשטרה תעשה את העבודה, יהיו עוד אנשים שייכנסו לכלא. יכול להיות שיהיו צעירים שבתחילת דרכם חטאו ועשו איזושהי טעות פה או שם. אם לא יהיו תוכניות שיקום, ואני אומרת לכם, לצערי הרב שב"ס לא מתבייש להגיד שאין תוכניות שיקום בערבית. מספר האסירים הערבים מכלל האסירים בתוך מדינת ישראל, 41% מתוך האסירים, שזה כפול מהאחוז שלנו בחברה, אבל אין אפילו תוכנית שיקום אחת בבתי הסוהר שעוברת בשפה הערבית.

כי אין צורך, כי כולם מדברים עברית. אני חושבת שזו תפיסה מוטעית, שזו תפיסה שלא מבינה מה זה שיקום, כולל שיקום רגשי ושיקום חברתי, אם הכול צריך להתחולל בשפה זרה. זה לא מתקבל על הדעת. לא מתקבל על הדעת שיש רק הוסטל אחד לשיקום אסירים ערבים, שנמצא בחיפה, שהייתי צריכה שנים להילחם עם רש"א כדי להשיג את התקציב כדי שהוא ימשיך לפעול. הגיע הזמן להבין שעניין שיקום האסירים, בסופו של דבר, נרצה או לא נרצה, עם כל הכעס שיש

על הפשיעה בחברה הערבית ועל העבירות שמתחוללות בה, בסופו של דבר אלו הבנים שלנו, הם חלק מהחברה שלנו. הם יחזרו להיות חלק מהחברה. עדיף שיחזרו משוקמים, עדיף שיחזרו אנשים נורמטיביים, שלא עוברים על החוק ולא מחוללים, חס וחלילה, עוד ועוד עבירות ופגיעות באנשים שסובבים אותם, כולל המשפחות שלהם. תודה לכם, ותודה לחבר הכנסת ינון, שיזם את הדיון הזה.

סליחה, מיכל שיר. אוי, סליחה. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת גבי לסקי תהיה אחרונת הדוברים. אחריה ישיב שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן.

שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול אני חייבת לומר שאני מסכימה עם כל מילה של חבריי שדיברו לפניי, חבר הכנסת אזולאי וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בשנת 1975 יצא לאור ספרו החשוב של מישל פוקו, "לפקח ולהעניש: הולדת בית הסוהר", Discipline and Punish, על הדרך שבה הפכה הענישה בכליאה בבתי הסוהר לצורת הענישה המקובלת היום כמעט בכל החברות. פוקו מנסה לערער על התפיסה שהשינויים בצורת הענישה, מעינויים והוצאות להורג בפומבי, ולאחר מכן בענישה של שלשלות ועבודת פרך בפומבי, עד שהגענו לבתי הסוהר, נבעה מתפיסות הומניסטיות של הרפורמיסטים האירופים במאה ה-18. להפך, הוא אומר שהתפיסה השתנתה מנקמה לצורך בסדר והכללה, שהיו נחוצים בחברה התעשייתית המודרנית. אלו היו התכונות שהחברה הייתה צריכה, וזו הייתה תכלית השינוי בענישה. לפי פוקו, במקרה של עינויים ופגיעה גופנית, זכותו של הריבון להעניש הייתה כל כך לא פרופורציונלית עד שהפכה לבלתי יעילה. ואז חיפשו דרכים יותר עדינות, נקרא לזה, להעניש, עד שהגיעו לתוצר הזה של בתי הסוהר. בתי הסוהר פועלים באופן קבוע באמצעות משמוע, תוך התייחסות לאספקטים הקטנים ביותר של חיי האסירים, תוך שמפקחים עליהם, תוך שאומרים להם מה לעשות, איך לעשות, וזה למעשה מייצר אנשים שהם צייתנים וממושמעים, וזה כאמור הצורך החברתי. ככל שמטרות הענישה השתנו עם השנים, מנקמה, כפי שאמרנו קודם, לתגמול, הרתעה, שיקום ומניעה, אופן הענישה לא השתנה כבר 200 שנה, כלומר נשארנו עם אותם בתי הסוהר, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם צורת הכליאה כפי שהיא קורית היום באה להגשים את התכליות של הענישה נכון להיום, עם הדגש הזה על שיקום. אני חושבת שהגיע הזמן שנחשוב שוב איך אנחנו יכולים לייצר את התכלית הזו של השיקום בצורה טובה ונכונה יותר. מהנתונים בדוח מבקר המדינה לשנת 2021 עולה שיש 40% רצידיביסטים בתוך חמש שנים,

ככל שאסירים משתחררים, 40% מהם חוזרים לבצע עבירות וחוזרים לבתי הסוהר. להפתעתי, על פי הדוח רק כ-22% מהאסירים המשוחררים משתחררים עם תוכניות שיקום או עם פיקוח של הרשות לשיקום האסיר, ופחות מ-2% מהאסירים השפוטים למאסרים קצרים השתתפו בפעילות הכנה לשחרור. ותשמעי את זה, חברת הכנסת תומא סלימאן: 37% מכלל הכלואים בגין עבירות אלימות במשפחה לא טופלו אף לא באחת ממסגרות השיקום הרלוונטיות.

אם לא נשנה את התפיסה שלא די לשלוח עבריינים למאסר מאחורי סורג ובריח ויש להעניש מי שביצע עבירה, אם לא נשנה את התפיסה, הרי שלמעשה לא עשינו כלום.

עלינו לדאוג שהרשות לשיקום האסיר תהיה מסוגלת לטפל בכל או ברוב האסירים המשוחררים. השיקום חייב להתחיל כבר במהלך המשפט, כפי שאמרת, בבתי המשפט הקהילתיים ובמסגרת בתי הכלא. כשאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מענישים את העבריין פעמיים: מענישים אותו עם העונש של איקס שנים שהוא קיבל בבית הסוהר, אבל גם בזה שאנחנו לא נותנים לו כלים איך לצאת החוצה. בכך אנחנו מענישים את החברה כולה, את הסובבים אותו, את המשפחה שלו.

לתקן את המציאות חייבים לתקן גם את דרך השיקום של האסירים.

תודה רבה לחברת הכנסת גבי לסקי. יסכם את הדיון שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אדוני השר,

נירה, הרשות לשיקום האסיר היא גוף ממשלתי שיקומי טיפולי, שפועל על פי חוק הרשות לשיקום האסיר ואחראי לשיקום האסירים בתקופת המאסר ולאחר השחרור. זהו גוף בעל עצמאות סטטוטורית, אם כי הוא כפוף

הרווחה והביטחון החברתי, למשרדי. בשנים האחרונות חלו תמורות נרחבות בפעילותה של הרשות לשיקום האסיר, בין היתר כתוצאה מהחלטות של ועדות ציבוריות, הממליצות על הרחבת המענים השיקומיים לאסירים משוחררים נוכח הנזקים הנגרמים מכליאה ואחוזי המועדות הגבוהים. הרחבתה של הרשות לשיקום האסיר אפשרה את הקמתן של שלוחות

באזורים גיאוגרפיים נרחבים ופתיחת מסגרות שיקומיות חדשניות לאוכלוסיות מגוונות, כגון הוסטלים, מרכזי תעסוקה, מרכזי יום לנוער, לצעירים ועוד ועוד. כחלק מתהליך ההרחבה הזה גם ג'וינט ישראל נרתם לכל המהלך הזה ומשפר את מנגנוני העבודה ומטייב את תהליכי העבודה. תוכניות העבודה של הרשות לשנים הקרובות תתמקדנה בהטמעתן של תוכניות השיקום החדשות ובהגדלת מספר המטופלים מקרב האסירים המשוחררים. חברותיי וחבריי, זאת אולי אחת הנקודות שאתם העליתם, והיא חשובה מאין כמוה: מה היחס? כיצד אנחנו מגדילים את היחס

האסירים שנמצאים לבין האסירים שמקבלים טיפול, אם זה בתוך בתי הכלא ואם זה אחרי השחרור שלהם? חבר הכנסת אזולאי נגע אולי בנקודה החשובה ביותר, שבה אנחנו מתמקדים עכשיו, והיא המניעה.

מסתבר שזה עצם העניין. אחוזים גדולים, אני לא יודע את האחוז המדויק, אבל הוא מדהים, ילדים ששני ההורים שלהם עם תיקים פליליים והיו בכלא, קרוב ל-60% מתוכם יגיעו לשיח שלילי עם המשטרה,

לכן אחת התוכניות שבה אנחנו עסוקים היא איך לאתר,

לעשות את זה בזהירות גדולה כשאתה נכנס לבתי ספר של מערכת החינוך, להיות מאוד מאוד זהירים ולטפל בדיסקרטיות. כי טיפול כבר בשלב הזה, כמו שאמרת וצדקת, וזה על פי כל הנתונים שלנו, מונע ומצמצם באחוזים רבים מאוד את המגע השלילי הזה על כל צורותיו. תוכניות העבודה שלנו כוללות הצבת יעדים ומדדים לצד תקצוב שמאפשר את הרחבת המענים בנושא. כדי שיהיו מענים, אנחנו העלינו את התקצוב. היום הרשות עומדת על יותר ל-80 מיליון שקלים, ותכף אני אפרט איך מתווספים לסכומים האלה עוד עשרות מיליונים כדי לנסות לטייב את הטיפול. תחילה אני רוצה להציג בפניכם כמה נתונים חשובים: אחוז המועדות לפשיעה חוזרת, רצידיביזם, דיברה עליו חברת הכנסת עאידה תומא האחוז הכללי הינו 39.2%, זאת אומרת כמעט 40% מהאסירים חוזרים לבתי הכלא אחרי

כל הזמן יש חזרה. אם הם מקבלים תוכניות

זה מצטמצם מ-40% ל-25%. כלומר, מוכח מעל לכל ספק שאסיר שמתחילים ללוות אותו בתוך הכלא ומלווים אותו מייד אחרי שחרורו, כ-15% פחות חוזרים לבתי הכלא, שזה אחוז מעודד מאוד. מקרב כל האסירים שמשתחררים זה כבר 44%. זאת אומרת, מעל לכל ספק, ברור לכולנו על פי הנתונים שאסיר שמאתרים אותו בתוך הכלא ואומר "רוצה אני" ואת זה אתם קצת שוכחים, כלומר יש אסירים שלא מוכנים לשום קשר, וכמה שאנחנו מסבירים זה לא עוזר, יש אסירים שאומרים: אני רוצה לסיים את תקופת המאסר שלי,

אני לא רוצה שום קשר. שלרגע לא תחשבו שאין ניסיונות אצל כל האסירים, בתי הכלא מאפשרים, העובדים הסוציאליים מנהלים שיח, אבל רוב האסירים אומרים: אני מסיים את תקופתי והולך. אגב, אסירים שזוכים בשליש, חלק מהאפשרות היא להיות בקשר עם הרשות ולקבל טיפול מייד אחרי שחרורם. בשנה שעברה טופלו בסך הכול 4,109 מטופלים בתוך הקהילה.

800 מטופלים הם מטופלים וולונטריים, חבר'ה שיצאו מהכלא אמרו: אנחנו לא רוצים, והגיעו למוסדות שלנו

יש עוד 137 שנמצאים במסגרות שהם מגיעים אליהן, עוד 2,238 שמטופלים לאחר מעצר קצר רגיל, ומכל התחומים, עוד בערך כ-700. ההתפלגות על פי הלאום, חשוב לציין אותה, ואת צודקת, גברתי, 57% מכלל האסירים הם יהודים, 43% מכלל האסירים הם ערבים, שזה כמו שאמרת, כפול, אפילו יותר. בעצם, זה כפול, זה פי שניים מאחוזם

שזה דבר שחייב מאוד להדליק נורות אדומות, חייבים לשאול למה זה קורה. אני אנסה לפרט בקצרה מה אנחנו הולכים לעשות: הקמת מרחבים, המענים החדשים במסגרת הרשות עברו שינוי דרמטי, האחד זה הקמת מרחבים. הסיפור היה איך אנחנו מנגישים ברחבי הארץ את הרשות על כל הטיפולים שהיא יודעת לתת, ולכן חילקנו את הארץ למרחבים, דבר שמאפשר לאסירים משוחררים אפשרויות נוחות יותר להגיע.

היו אסירים שהיו צריכים לנסוע,

מהדרום לאזור המרכז, מכפרים שנמצאים בגליל לאזור המרכז, ובדבר הזה אנחנו צמצמנו טווחים. יש 21 מרחבים, במקום שלושה אזורים שאנחנו מכירים, פרסנו את זה ל-21 מרחבים. רק במחוז צפון יש היום שלושה מרחבים. בכל המדינה, 21 מרחבים, דבר שהופך את הטיפול להרבה יותר נגיש. הוסטלים לנשים, הוסטלים לגברים מכורים, הוסטלים לאלימות במשפחה, רק עכשיו הקמנו ארבעה הוסטלים, עוד שני הוסטלים לטיפול במשפחה ועוד הוסטל תורני, ועוד הוסטלים לאלימות כללית, שאנחנו לא מייחדים אותה למשהו ספציפי. בנוסף, מרכז הוליסטי הכולל בתוכו מרכז יום לנשים אסירות משוחררות. הקמנו עכשיו עוד שני מרכזים כאלה. חשוב לי לציין את זה, כי לפעמים התחושה היא שכאילו קופאים על שמרינו.

יש תוספת משמעותית, יש טיפול משמעותי.

אנחנו צריכים לחשוב בחקיקה, ואת זה אני משאיר לכולנו, אם לא לחייב טיפול.

בין אם זה שליש, אתה רוצה או לא רוצה, once נכנסת לבית הסוהר,

להתחיל בתהליך של טיפול.

אם אתה מרדן או את מרדנית ולא רוצים קשר עם שום דבר. לעגן את זה בחקיקה. דירת מעבר לאסירות משוחררות,

הקושי הגדול ביותר של אסירים משוחררים, וזה מה שאני לומד מניסיוני, הוא מציאת מקומות עבודה שירצו לקבל אותם. יש בעיה בעניין הזה. דיברנו על זה היום. אין תמריץ למעסיקים, ולכן זה המצב. אני מסכים איתך לגמרי. זה בין ההצעות שלנו. אני חייב לציין שאני מכיר ראשי ערים, ואני בתוכם, שלקחנו את זה עלינו. הבנו שברגע שאנחנו קולטים אותם כעובדי רשות, תשעה מתוכם נקלטו בדימונה. ברוך השם, אני מסתכל על כל התשעה היום, זה היה ב-2005, 2006, כל התשעה, עם המשפחות שלהם, עובדים, ישרים, נאמנים. אין לי שום ספק, וכאן אני פונה לכל המעסיקים: היו זהירים בזה שברגע שאתם שומעים שמישהו היה אסיר הוא נפסל בעיניכם. אם אתם רוצים להיות חלק מתהליך השיקום הזה, גם בחברה היהודית ובוודאי גם בחברה הערבית, תדעו שאחרי שהיית אסיר זו לא גזרה משמיים עד סוף חייך. לאור הצורך בהכוונה, ליווי והכשרה תעסוקתית, הקמנו גם מרכזי תעסוקה, ועל זה אנחנו שמים דגש: מרכזי תעסוקה, עוד ועוד, שיודעים להנגיש, שיודעים לגשר בינם לבין מפעלים, מקומות תעסוקה, שיודעים ללוות אותם, איך לכתוב קורות חיים, איך להציג את עצמך, איך להיות שקוף ולספר מי אתה. אנחנו, העובדים שלנו נמצאים ב-background, נמצאים ברקע, כדי לחזק ולהיות המגשרים עם האנשים. נוער וצעירים, אוכלוסיית הצעירים היא מבחינתנו מגיל 14 עד גיל 24, כך אנחנו מגדירים. הקמנו ארבעה מרכזי נוער וצעירים ברחבי הארץ: בירושלים, בתל אביב, בבאר שבע ובחיפה. מרכז היום בירושלים הוא מסגרת הכוללת בתוכה פעילות יום וכן מסגרת לינה. חלק מהמסגרות הו מסגרות שבהן אנחנו מאפשרים ואומרים לאסירים: יצאת לעבודה, ועדיין אין לך מקום

אתה מוזמן. אתה יכול לישון אצלנו במסגרות האלה,

על פי כללים מאוד ברורים, אבל אלה מסגרות שמאפשרות תחושה של משפחה, והם מלווים בקבוצה של מטפלים. מרכזי נוער, תוך התייחסות לכמה שיותר מקום, אם אנחנו רוצים לשקם יותר אנשים, אנחנו צריכים לדאוג שיהיו ממש משנה לשנה מכפלות של מענים, כי אם הצמיחה תהיה איטית ולא תענה על הצורך, אז אנחנו נכשלים בעבודתנו. עכשיו לגבי מה שאת אמרת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, וכהרגלך, את מדברת על בסיס עובדות מאוד מאוד נכונות. החלטת הממשלה 549, שהיא התוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, ולכולם יש זכויות, גם לך, בימים האלה מתגבש המתווה שכולל הקמה של מענים, מרכזי מענים, בשבעה יישובים: באום אל-פחם, בטייבה,

בג'סר א-זרקא, בטורעאן, ברהט ובלוד. ביישובים האלה יהיו רכזים מלווים שמדברים ערבית. את צודקת באלף אחוז בהערה הזאת, את צודקת באלף אחוז בהערה הזאת. זו סוגיה שאנחנו נצטרך גם לפתור אותה. אנחנו לא פוגשים את זה רק אצל אסירים, אנחנו פוגשים את זה גם אצל סטודנטים שרוצים להיכנס לאוניברסיטה, ומשהו השתבש. משהו השתבש. הם מגיעים כשהכלי החשוב ביותר, הכלי השפתי, לא בידם. ברור לנו, וזה קשור גם לעובדים הסוציאליים, שהנגישות היא הדבר החשוב ביותר. יכולים להיות העובד הסוציאלי או העובדת הסוציאלית הטובים ביותר בעולם, אבל ברגע שהם נכנסו ואין את הגישור השפתי, שום דבר לא קורה. בתוך היישובים האלה אנחנו משלבים את כל המענים הקיימים, והם יקלטו את כל האסירים המשוחררים בקהילה. אנחנו שמים דגש על כל האסירים שמשתחררים. זאת אומרת, לא נסתפק בזה שהוא אמר לא, אלא אנחנו נגיע אליהם, לתוך הבתים שלהם, לתוך המשפחות שלהם. זה אחד הדברים שהם בגדר חידוש, חבר הכנסת אזולאי,

הטיפול המשפחתי,

שעסק בחינוך יודע מה קורה במשפחה שבה האב או האם, ובוודאי כשיש אלימות, כשניתקים מתוך המשפחה. מערכת החינוך לא יודעת להצביע ולתת את המעטפת.

תורת התנהגות שהיא כתובה

עכשיו אני רוצה לסיים רק בנתונים האלה, כדי שתבינו למה השיקום הוא חשוב. תשימו לב לנתונים האלה:

דין וחשבון שהוכן על ידי מרכז המידע והמחקר של הכנסת לפני שנה וחצי, שכולנו סומכים את ידינו על מכון המחקר המצוין הזה, שימו לב, עלות שנתית ממוצעת, אדוני היושב-ראש, של אסיר בבית הסוהר היא 226,000

כך עולה למדינה לכל אסיר. 226,000?

תחלק ל-12 חודשים,

עלות טיפול באסיר משוחרר בהוסטל במסגרת אינטנסיבית וכוללנית כמו שלנו היא 35,000 שקלים בשנה. עלות שנתית של שיקום אסיר משוחרר בקהילה היא רק 28,000 שקלים. האוצר מכיר את הנתונים האלה?

איך הוא לא, זה 18,000, אני אסכם את דבריי. אדוני היושב-ראש, ההערה שלך היא במקום, אבל צריך להבין, זה לא שיושבים אנשים ערלי לב,

ואומרים: תשמע, אנחנו רוצים שהם יהיו בכלא. כל מה שנאמר על ידי שלושת חברי הכנסת, זה בדיוק. כל אחד בתחומו נגע, נגע בעונש, נגע בנגישות, נגע במשפחות, נגע בדיוק בדברים שבהם אנחנו עוסקים. כי שלושת עמודי התווך האלה חסרים היום בטיפול. הוויכוח הגדול:

מה, בית המשפט הקהילתי. הוויכוח הגדול: איך זה קורה שבתוך חברה של 20%, פי שניים נמצאים בתוך בתי הכלא? מה, איפה פספסנו את העניין? לכן הנתונים האלה צריכים, מה שאני עושה, אני כל הזמן שם את זה על שלט ושם להם, ואני אומר להם: תראו למה חשוב לפתוח את המרכזים האלה ביישובים הערביים. אתה מחזיק אסיר, הוא עולה לך 230,000 שקל. אתה אומר, ולו מהמקום הכלכלי. אתה מחזיר אותו הביתה, מתחיל לטפל בו בהצלחה גדולה, או לפחות משתדל, הוא עולה הרבה פחות. זה אולי מסביר את כל הסיפור של מי שמכיר את האג"חים החברתיות שעושים עם אסירים. אגב, יש מצב שהוא גם פרודוקטיבי אחר כך. הוא יוצא לעבודה, הוא תורם למשק.

את זה לא חישבנו, חישבנו כמה המדינה מוציאה. בדיוק, זאת העלות הישירה, מה שנקרא. אני רק רוצה להוסיף שני דברים: האחד, לא הייתי בדיון הקודם, אבל אני חושב שכולנו, עם כל הכעסים וכל הוויכוחים, עאידה, בסופו של דבר, עשה לך שוטרים. ואנחנו צריכים לעשות לנו שוטרים ולכבד אותם, ובאמת ביום כזה לברך אותם על העבודה הקשה, הדבר השני, לדעת שאסירים הם לא גזרה משמיים. אסירים יכולים לחזור לחברה ולהיות נורמטיביים. השאלה היא כמה אנחנו מבינים את חשיבות העניין, כמה אנחנו מגיעים מוקדם יותר, כמה אנחנו יודעים לעטוף את המשפחה וכמה אנחנו יודעים את הדבר הפשוט: ללכת ולריב ולבקש עוד ועוד כסף, ולו בגלל ההבדלים הגדולים האלה.

חברי הכנסת, שהעליתם את זה. אני חושב שזה כבוד לכנסת ישראל שאנחנו נוגעים בנקודות האלה,

לפעמים אנשים חושבים שיש דברים שהם יותר חשובים,

על זה אנחנו בונים את המדינה הזאת.

תודה רבה לשר מאיר כהן, שר הרווחה והביטחון החברתי, ואם יורשה לי, אתה יודע, רואים כמה אתה מעורה בכל נושא ונושא, גם ממה שאני נחשפתי, ואתה עושה עבודה מצוינת,

יש בהחלט מה לעשות בתחום הזה של שיקום האסיר. הרבה עבודה, זה נכון. אם אפשר לשאול את כבוד היושב-ראש, אחרי שמפרגנים לשר: למה שר הביטחון הרגיש נחות שמחשיבים אותו כשר הרווחה?

שר הביטחון מעריך מאוד את שר הרווחה, ונראה לי שכולם בקונסנזוס ששר הרווחה עושה עבודה חשובה וטובה. ובכך, חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי י"ז באייר התשפ"ב, 18 במאי 2022, בשעה 11:00. נתראה מחר.